חברי הכנסת, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום שני, כ"א בכסלו התשפ"א, 7 בדצמבר 2020. על סדר-היום מספר נושאים, נתחיל בראשון: הצעה להעברת הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון מס' 23,

נגיף הקורונה החדש) (מענק חד-פעמי נוסף),

מוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות לדיון בוועדה משותפת לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות וועדת העלייה, הקליטה והתפוצות. לפי הסכמה בין שני ראשי הוועדות חבר הכנסת חיים כץ וחבר הכנסת דוד ביטן הבקשה היא שנקים ועדה משותפת שתדון בחוק האמור. הוועדה תהיה מורכבת משמונה חברים ארבעה לכל ועדה כשבראשות הוועדה יעמוד יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. ההצעה שלהם היא כזו: מטעם ועדת העבודה והרווחה יכהנו חברי הכנסת חיים כץ, חוה אתי עטייה, טלי פלוסקוב ויוראי להב הרצנו, ומטעם ועדת העלייה,

והתפוצות יכהנו דוד ביטן, אנדרי קוז'ינוב, מיכל וונש ואלכס קושניר. לש"ס אין שם נציג? זה חיילים. זה מה שהציעו. אני מציע להכניס שם גם נציג מש"ס. אתה רוצה נציג מש"ס?

לא אני רוצה, זה עם ישראל צריך. זה חשוב לך? יש חיילים בש"ס. לא קשור לזה. אם כך, הייתי מציע - - - את המקום שלנו אני נותן לש"ס. לא לא, ש"ס יש לה מקום משל עצמה. תמורת ביטול חוק קמיניץ. תזכור.

אם כך, אני מציע שהוועדה תמנה עשרה חברים. נוסיף נציג לש"ס ועוד נציג לאופוזיציה, נציג מטעם סיעת מרצ. תיכף נבדוק את ההרכב ונקבע אותו. שמות אפשר גם אחר כך, לא? שמות אפשר אחר כך? לא, אבל תעבור לנושא הבא בינתיים. אנחנו ניקח, איתן. יש לכם כבר שניים. למרצ אין נציג באף אחת מהוועדות.

אפשר גם מימינה, אם תרצו.

נחכה שיביאו את הרכב הוועדות ונחליט מי יהיה. יש עכשיו כמה יוזמות על חיילים משוחררים בודדים, לא בודדים. מה זה בדיוק? בגלל שגם בוועדת העלייה והקליטה ביטן טיפל בנושא - - - אני מבין, אני רק אומר שיש כמה חוקים על חיילים משוחררים בעידן הקורונה. פה לא כתוב חיילים בודדים, ואני רוצה להבין על איזה חוק מדובר. לא בודדים, לדעתי. אז למה זה עלייה וקליטה? כי ביטן התחיל לטפל. אני לא בטוח שאת צודקת.

יש ועדת משנה בוועדת העלייה והקליטה לחיילים משוחררים, בגלל זה הם רוצים. חברים, אני רוצה להציע את ההצעה הבאה: מטעם ועדת העבודה, הרווחה והבריאות יצטרף חבר הכנסת אופיר סופר ומטעם ועדת העלייה יוסי טייב. מקובל עליכם? ומי נציג האופוזיציה? נציג ימינה. הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון מס' 23, הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש) (מענק חד-פעמי נוסף),

אקרא לכם, חברים: "חייל משוחרר שסיים את שירותו הסדיר בשנת 2020 זכאי לקבל מהאוצר באופן חד-פעמי מענק כמפורט" ויש פה פירוט של המענקים. לא בודדים.

זה מה שאמרתי, זה לכולם. מקובל עליכם? בואו נעבור להצבעה.

הוועדה? הצבעה בעד 11 נגד אין נמנעים אין ההצעה אושרה. בעד הרכב הוועדה 11. ההצעה התקבלה פה אחד. אנחנו עוברים לנושא הבא: קביעת ועדה לדיון בהצעה לסדר-היום בנושא מצוקת האירועים והחתונות נוכח משבר הקורונה, של חברי הכנסת בוסו, ברוכי, סובה, סמוטריץ' ושחאדה. במהלך הדיון במליאה נשמעו שתי הצעות:

להעביר את ההצעה לסדר-היום לוועדת הפנים והגנת הסביבה, והשנייה, לוועדת החוקה, חוק ומשפט. יש פה את נציגי המציעים? נתחיל מחבר הכנסת בוסו, יוזם ההצעה, בבקשה.

העליתי הצעה לסדר כי ביקשתי שמשרד הבריאות ייתן מתווה לחתונות. אנחנו יודעים שנושא החתונות לא אירועים בכלל, אלא חתונות מקדם הדבקה, אבל שייתנו מתווה כלשהו, של בדיקות סרולוגיות, לאחר בדיקות, קפסולות וכו'. מי שדן עד היום במתווים הללו והעביר, יחד עם משרד הבריאות, כל מיני קריטריונים זו ועדת החוקה, חוק ומשפט, וזו הייתה הדעה של כולם, חוץ מחבר הכנסת שנמצא פה, יבגני סובה. לדעתי, זו בדיוק הוועדה שמתאימה לדון בנושא. גם צריך לקחת בחשבון שכל סמכויות הקורונה נמצאות שם.

סמכויות הקורונה וכל המתווים כמו האיים הירוקים והיוזמות האחרונות נקבעו בוועדת החוקה, חוק ומשפט בתיאום עם משרד הבריאות. תודה רבה. חבר הכנסת סובה.

אני מצטרף למה שאמר חברי חבר הכנסת בוסו, אני בהחלט חושב שצריך לקיים חתונות. אני חושב שיש גם זוגות שלא מסוגלים להתחתן, חוזרים לארץ ממדינות שבהן הם כן יכולים לעשות את הרישום,

אדוני היושב-ראש, אני מבקש שהנושא הזה גם יעלה בוועדת הפנים, שדנה בנושא של 9,000 זוגות שלא יכולים להירשם בישראל - - - מה קשור? לא הפרעתי לך, סליחה. אני מבקש שהנושא הזה לא יישכח הנושא של 9,000 זוגות שלא יכולים להירשם בתקופת הקורונה - - אבל זה לא רלוונטי. - - טרם נמצא פתרון, ואני מבקש שוועדת הפנים, אני מוכן לתמוך בהצעות שלכם, תתמכו גם בהצעות שלנו.

זה הדיון הזה,

משום שהם מקיימים חתונות בדיוק כמו שאנשים שעושים רישום ברבנות מקיימים חתונות. אתה צודק, אבל זה לא הדיון הזה. - - - לכן אני רוצה שוועדת הפנים תמשיך לעסוק בדיון הזה. אבל אנחנו דיברנו - - - בוסו, אל תשכנע אותי. זאת בקשתי, כמו שזו בקשה שלך. אני אומר לכם שוועדת הפנים התחילה בדיון הזה, אני לא רוצה שהנושא הזה יתמסמס. אבל זה לא קשור לאירועים, זה קשור לקורונה.

זה לא קשור, זה קשור לקורונה. זה קשור לאירועים, משום שהם עושים את האירועים בדיוק כמו שעושים חתונות - - - תודה רבה, חברי הכנסת. זה קשור גם לאירועים, בוודאי שזה קשור. חבר הכנסת סובה, תודה. מישהו מחברי הוועדה רוצה להתייחס? בבקשה, חבר הכנסת מארק. אני לגמרי מצטרפת לבקשה של בוסו, אבל מהסיבה שוועדת החוקה היא ועדה שדנה בכל המתווים של קורונה, והסיפור פה הוא לגמרי לגמרי קורונה. אין פה שום דבר שקשור לוועדת הפנים, זה לא

אבל בגלל קורונה הם לא יכולים - - - אני מבקש לא להפריע. זה לא רלוונטי.

זה קשור לפנים. תודה. עוד מישהו רוצה להתייחס? בבקשה, חבר הכנסת אלעזר שטרן. הבעיה שהוא מעלה היא בעיה נכונה, זה גם עלה פה בוועדה. יש אנשים שלא יכולים בכלל להתחתן בארץ, לא בגלל שאין חתונות ואין אירועים, אלא בגלל שאחד מבני הזוג יהודי והשני לא יהודי. כבר בית המשפט העליון אמר שאין להם פתרון, הם לא יכולים להתחתן בארץ. אבל הם לא יכולים להתחתן, לא בקורונה ולא לא בקורונה. אבל אין טיסות בתקופת קורונה, בגלל זה אני מבקש להסתכל - - - - - - בגלל שאין טיסות למדינות האלה ובגלל שלא נותנים להם לעשות את זה, אני מבקש להסתכל - - - אבל המהות של הדיון היא לא מי יכול ומי לא.

סליחה רגע, זה שאדם מתקרב למיקרופון וחוטף אותו זה לא יעשה אותו יותר - - - אבל אוסנת לא תבוא, אוסנת תחרים את זה. חבר הכנסת שטרן, סיימת את דבריך?

המקהלה של הצרחות פה - - - נכון, אתה צודק. אני דווקא רציתי להגיד שאני מבין את העניין הזה, בגלל שמדובר פה על עצם האירוע שלא יכול להתקיים בגלל הקורונה. הבעיה הזאת היא בעיה שצריך להילחם בה, לפתור אותה. הדיון בחוק הזה הוא דיון על עצם קיום האירוע עם משתתפים, ולכן אני חושב - - - נכון. אבל אתם לא נותנים לדבר. מה ההצעה שלך? אמרתי שזה שייך למשפחה של הקורונה. אני מציע גם לחברי, אחרי שהנושא הזה עלה והעברנו אותו לוועדת הפנים, אם תרצה, אני - - - אלעזר, לקח חודשיים עד שקיימנו דיון, ועכשיו - - - חברים, אני אעלה להצבעה. - - - אז אני חושב שיש כאן הזדמנות לקיים דיון נוסף. אם אין עוד דוברים, אעבור להצבעה. מי בעד העברת ההצעה לסדר-היום בנושא מצוקת האירועים והחתונות נוכח משבר הקורונה לוועדת החוקה, חוק ומשפט? הצבעה בעד, 10 נגד, 2 נמנעים, 1 הבקשה אושרה.

10, נגד שניים, נמנעים אחד. ברוב קולות, ההצעה לסדר-היום תועבר לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט.

הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים ושלוש, התש"ף-2020, פ/1405/23, הצעת ח"כ יאיר לפיד הסעיף האחרון על סדר-היום קביעת הוועדה לדיון בהצעות החוק הבאות: הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים-ושלוש,

של חבר הכנסת חבר הכנסת ניצן הורוביץ וקבוצת חברי כנסת, והצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים-ושלוש,

כנסת. חברי הכנסת, במהלך הדיון נשמעו שתי בקשות: להעביר את הצעות החוק לוועדת החוקה, חוק ומשפט, ונשמעה הצעה להעביר את זה לוועדת הכנסת.

עד הכנסת ה-14 באמת ועדת החוקה הייתה זו שדנה בהצעות חוק התפזרות הכנסת. מהכנסת ה-18

כל הצעות התפזרות הכנסת נדונו בוועדת הכנסת גם בכנסת ה-18,

גם בכנסת ה-20. בכנסות ה-20 וה-21 היו ועדות מיוחדות, כי ועדת הכנסת טרם הוקמה. זו הייתה הוועדה המסדרת, האחת בראשותו של מיקי זוהר והשנייה בראשותו של אבי ניסנקורן. לא הוועדה המסדרת דנה, זו הייתה ועדה מיוחדת. ועדה מיוחדת, אבל זה היה הרכב דומה. בשנים האחרונות, בכל ממשלות נתניהו, ועדת הכנסת דנה בחוק התפזרות הכנסת, ולכן נראה לי שלא כדאי לשבור מסורת בהקשר הזה. אני פותח את הנושא לדיון. נרשמו כמה דוברים, הראשון הוא חבר הכנסת מיקי זוהר. אני ביקשתי מעמד האישה.

זה לא נאמר בפרוטוקול של מליאת הכנסת. עלי אתה צוחק, הא? פתאום יש מקום לצחוק עם פינדרוס, כשזה מגיע להתפזרות הכנסת יש מקום לצחוקים. חבר'ה, הנושא מספיק חשוב. מעדיף לבכות. זו התייחסות הקואליציה לפיזור הכנסת צחוקים. לא מתאים בנקודת הזמן הזאת. ראשית כל, אדוני היושב-ראש, אני רוצה לבשר לך שאנחנו לא אמורים להביע פה התנגדות שהחוק הזה יעבור לוועדת הכנסת, משום שיכול להיות שנוח לנו שיראו מי זה שמפזר את הכנסת, מי זה שמוביל לפיזור הכנסת, מי זה שמקדם את פיזור הכנסת, ובמקרה הזה,

נאמר שזה יהיה אתה, אדוני היושב-ראש. אתה זה שתפזר את הכנסת במו ידיך ואתה זה שתוביל את תהליך פיזור הכנסת, מה שמחדד את הטענות שלנו שמי שמוביל לפיזור הכנסת אלה הם דווקא כחול לבן. זה דבר מופרך בעיניי. כשאני מסתכל על הדברים ומנסה להפנים אותם, אני ממש מתקשה. אומר מי שהגיש הצעת חוק לפיזור כנסת 40 יום אחרי בחירות לכנסת ה-21 40 יום שלא העבירו את המנדט למישהו אחר להקים ממשלה. מה שמפליא אותי בסיפור הזה, חבר הכנסת גינזבורג - - - וזה החוק הראשון שעבר. החוק הראשון והיחיד שעבר באותה כנסת. היה אלוף החקיקה. כשאני מסתכל, נגיד, על מתן כהנא, שמגיע לפה להילחם לפיזור הכנסת אני יכול להבין אותו. יש למפלגה שלו בסקרים 20 ומשהו מנדטים והוא רוצה לממש את התוצאה. נכון שזה מבאס שלא אכפת לו כל כך, ולמפלגה שלו, מה יהיה המצב במדינת ישראל מבחינת התחלואה וכו', אבל עדיין, אני יכול להבין את האינטרס. אני גם אבקש זכות דיבור אחר כך. לא חשבתי שאדבר, אבל אין ברירה. אני רואה פה את הנציג של ישראל ביתנו

הוא רוצה לחזור מהאופוזיציה לקואליציה, לכן הוא בא ונאבק על פיזור הכנסת, אני רואה פה את נציגי יש עתיד לגיטימי, הם יושבים באופוזיציה, הם צריכים להחליף את השלטון. אבל כחול לבן, עם מספר מנדטים חד-ספרתי בסקרים, רצה אצה לפרק את הממשלה וללכת לבחירות? איפה השיקול הפוליטי הבסיסי? אני מתקשה להבין. זה נראה כמו תמות נפשי עם פלישתים. זאת אומרת, לא משנה מה יקרה, אני הולך להחריב את הבית יחד עם כל היושבים בו. ככה מתנהלת כחול לבן. זו באמת התנהלות הרסנית, אבל היא התנהלות שאנחנו מקווים שעוד איכשהו נצליח למנוע אותה. אני גם מסתכל עליך, חבר הכנסת אחמד טיבי: מה יועיל למשותפת לפזר את הכנסת? היום בסקרים הם עומדים על אזור העשרה מנדטים. אני מבין שאתה דואג מאוד לרשימה המשותפת. לא, אני שואל שאלה. מאוד דואג.

אני דואג לחברה הערבית. לראשונה מיקי זוהר, יו"ר הקואליציה, מודה שהרשימה המשותפת היא הנציג האותנטי היחיד של הציבור הערבי. זו פעם ראשונה שאתה אומר. מתברר שיש עקרונות, לא הכול שיקולים אלקטורליים. גם כל החברה הערבית דואגת מזה שהם בשלטון.

לציבור הערבי אם היא מחליטה לפזר את הכנסת, שיש לה היום 15 מנדטים בה, וכנראה תבוא בכנסת הבאה עם,

עשרה או פחות.

זה רק מראה שיש פה פעולה חסרת אחריות של הרשימה המשותפת בכל הקשור להתנהלות שלה מול החברה הערבית,

אנחנו דווקא סומכים על האנשים שלנו. זה רק מראה שאתם פועלים בעיקר משנאה ולא למען החברה הערבית.

דווקא אנחנו סומכים על האנשים שלנו. זה דבר מאוד מטריד בעיניי.

הוא צריך להטריד בעיקר את החברה הערבית, שמצפה שהמנהיגים שלה יעשו את העבודה למען החברה הערבית.

תודה רבה. עזוב את הקלישאות. אמר האיש שהתנגד לביטול חוק קמיניץ. אחמד טיבי, לא שמעתי שאתה - - - משפט אחד לסיום. רק לאיזו ועדה אתה ממליץ. חברי איתן גינזבורג, עוד לא מאוחר, עדיין ניתן לשנות את הגישה שלכם.

אתם עדיין יכולים לשבת אתנו, להגיע אתנו לסיכום ולמנוע את מערכת הבחירות הזאת, כי היא מערכת בחירות מיותרת - - הם רק צריכים לסמוך עליכם,

- - מערכת בחירות שמגיעה בעיצומו של משבר קורונה, בתקופה שהאזרחים צריכים לשמור על עצמם - - הם בקושי סומכים אחד על השני, אתה רוצה שהם יסמכו עלינו? - - לא לרוץ לקלפיות ולהידבק בקורונה.

אני רוצה להגיד דבר אחד: בחירות בעת הזו הן סכנה, הן בריאותית לאזרחי ישראל.

מוכנים, יחד עם כמה גורמים פה באופוזיציה, לגרור אותנו למערכת בחירות, לסכן את בריאותם של אזרחי ישראל, ובלבד שתוכלו לפגוע בליכוד, לפגוע בנתניהו.

הדבר הזה באמת קצת יצא מפרופורציות. תודה רבה, חבר הכנסת זוהר. נראה לי שקצת התבלבלת - - - - - ומוטב שתעשו את - - - נראה לי שקצת התבלבלת, חבר הכנסת זוהר. כחול לבן, לא נראה לי שהיא צריכה להוכיח משהו למישהו. אנחנו שילמנו מחיר יקר וכבד על אפשרות לכינון ממשלה. כדי שאתה תהיה יושב-ראש הוועדה, תקבלו שרים. ואנחנו פעלנו כדי לממש את ההסכם הזה ולהעביר תקציב באוגוסט, ואחרי זה פה התכנסנו כדי לדחות לדצמבר, ואתם פעם אחר פעם מנסים לדחות את זה מתוך אינטרסים פוליטיים אישיים, כדי לדחות את הבחירות הבאות לא כדי להעביר תקציב במרץ, כי אין לכם שום כוונה להעביר תקציב במרץ, אחרת אין שום סיבה לא להעביר את זה עכשיו. אתם פשוט רוצים לדחות את הבחירות לחודש יולי, אחרי ש- - - להחריב את הבית על כל יושביו, ובלבד - - - אני לא חושב שלך יש זכות דיבור על החרבת הבית כשאתה הובלת את פיזורה של הכנסת אחרי 41 יום, כשלא הצלחתם להרכיב ממשלה בכנסת ה-21. למה הייתה התכנות אחרת?

אוסנת מארק, לקח שתי כנסות עד שחזרת לכהן כחברת כנסת. שום התכנות.

אני אומר - - - מה לעשות - - - מה לעשות, גם לא היית פה. אפילו המנדט לא הועבר לנשיא כדי לראות אם יש היתכנות או לא. פשוט פיזרתם את הכנסת, פיזרתם את עצמכם לדעת. לשמוע מכם את ההטפות האלה עכשיו זה באמת דבר מפתיע. חבר הכנסת אלעזר שטרן, בבקשה, אדוני.

קודם כול, אני עצוב להיות צודק. ידענו שזה לא יעבוד, ידענו שישקרו אחד את השני אמרנו שתשקרו אחד את השני אמרנו שראש הממשלה לא יכבד את ההסכמים, והנה זה קרה. במציאות הזאת, בלב כואב אני אומר את זה באמת, למרות מה שחברי מיקי זוהר, שטבעי שאופוזיציה תרצה בחירות גם אנחנו חושבים שהלוואי שבחירות לא היו כורח המציאות כמו שהן עכשיו. אבל המציאות והיחסים בתוך הממשלה המנופחת, צריך להגיד אפילו 36 שרים לא מצליחים לנהל את משבר הקורונה כמו שצריך. אני יודע כבר אני לא חושב שהתרבות של אי-כיבוד הסכמים ושל שקרים כבר חודרת לאנשים אחרים שחותמים הסכמים, לא משנה אם זה ילד עם ההורים שלו על מילה זה לא מילה, עד בעלי עסקים אז מה אם חתמנו. הנזק כאן הוא לא רק איך הממשלה מתנהלת, אלא איזו תרבות אנחנו מנחילים למדינה. לכן, כמו שאמרתי קודם, הגשנו את ההצעה הזאת יאיר לפיד הגיש את ההצעה הזאת ממש לא מתוך שמחה של אופוזיציה שרוצה להפיל ממשלה באופן קבוע, אלא בהסתכלות על מה קורה במשק הישראלי, בחברה הישראלית, שצריך לעשות סוף ובאמת להביא בשורה. זה דבר אחד. דרך אגב, מה שהממשלה הזאת הרוויחה כבר עכשיו צריך להגיד גם למיקי זוהר שהמפלגות הערביות לא פסולות, ראינו את ראש הממשלה משתף אתן פעולה.

לא מגנה את זה, אני אפילו מברך את ראש הממשלה על שיתוף הפעולה הזה. - - - בבחירות, מה

הוא מבקש שתרחיב גם. אני מקווה שבבחירות הבאות לפחות חלקים של השנאה שנוצרה בתוך העם, הקיטוב והדרך הזאת, לפחות את זה ראש הממשלה עכשיו כבר הוריד. אני מקווה שזה גם השנאה נגד החרדים. חד-משמעית. אני מסכים אתך. אני באמת מקווה שהדברים האלה יימשכו גם לתוך מערכת הבחירות, שאם כבר נגזר עלינו, שהיא תהיה בטונים של פחות שנאה וגזענות ויותר של שיתוף פעולה של כל האזרחים. כולל כל עבאס, גם אם הוא שופט. חבר הכנסת טיבי, ביקשת רשות דיבור? הוא מדבר על דברים. אוסנת העירה. הדבר האחרון, שרק לשמו התכנסנו כאן אני מזכיר על מה התכנסנו. אנחנו לא התכנסנו לדון פה, למרות שזה מה שיושב-ראש הקואליציה החליט אם ההצעה הזאת טובה או לא טובה; התכנסנו לדון באיזו ועדה נכון שהנושא הזה יידון. כמי שיושב בוועדת הכנסת די הרבה זמן, אני אומר את האמת: זו מהוועדות שיש להן פוטנציאל להיות סוג של תמרור לאן הולך כל דבר, וזו עבודה די משעממת. אבל אם נעצור עכשיו אזרח ברחוב או נער ונגיד לו: תגיד, פיזור הכנסת, איזו ועדה זה צריך להיות? הוא יגיד: הכנסת, בשביל זה יש ועדת הכנסת. זאת אומרת, ועדת הכנסת היא זאת שצריכה לדון,

ואני שמח שראש הממשלה קידש את העניין הזה מאז שהוא ראש ממשלה, שמי שדן בחייה של הכנסת זו ועדת הכנסת. אנחנו, כמובן, נתמוך בזה שהוועדה הזאת תדון במה שבאופן טבעי היא צריכה לדון, וזה משך חייה של הכנסת הזאת.

חברת הכנסת אוסנת מארק. בוקר טוב. אדוני היושב-ראש, לליכוד אין שום עדיפות אם זה בוועדת החוקה או בוועדת הכנסת.

אומר שבמשך שבע פעמים בוועדת החוקה דנו בפיזור הכנסת, שלוש פעמים דנו בוועדת הכנסת ופעמיים הוקמה ועדה מיוחדת. אבל מתי? זו השאלה האמיתית. עזוב, איתן. אמרתי בפתח דבריי שזה לא משנה אם זה יהיה בחוקה או שזה יהיה בכנסת. אבל ציינת איפה זה נדון. זה לא משנה לנו, מהסיבה היחידה מה, אתה רוצה להפריע לי? - - - גם אתה ציינת בהתחלה, אז היא נותנת לך מידע יותר שלם. זה בסדר, גם אני רציתי לדעת את הדברים האלה. לנו לא משנה אם זה יהיה בוועדת החוקה או בוועדת הכנסת. המהות היא האם נכון עכשיו למדינת ישראל ללכת לבחירות או האם לא נכון ללכת לבחירות. אנחנו מבינים שכחול לבן נכנסה לתוך הקואליציה הזו בשביל לקיים רק סעיף אחד מתוך ההסכם, וזה סעיף הרוטציה. האם במהלך כל התקופה הזו, מאז שנחתם ההסכם הקואליציוני, לא ברחתם מהצבעות? ברחתם; האם לא שלחתם לנו אס-אם-אסים שהליכוד יסתדר לבד? שלחתם, האם בכלל רציתם לקיים את ההסכם הזה מלכתחילה או רק לסלק את בנימין נתניהו? זה מה שרציתם מלכתחילה, ולכן נכנסתם לשותפות הזאת בחוסר ניקיון כפיים. אתם אלה שסוחבים עכשיו את מדינת ישראל לתוך התהום הזו, כאשר נתוני התחלואה מתחילים לעלות; כאשר המצב הכלכלי עדיין לא טוב, אבל הוא מתחיל להשתפר, כאשר אנחנו אלה שמרגישים אחריות כלפי הציבור שלנו ואומרים בפה מלא: אנחנו, אין לנו גחמות פוליטיות כרגע. גם כשבנימין נתניהו נכנס להסכם ולממשלת האחדות הזו, ידענו שלא הכול יהיה חלק,

לא הבנו כמה אתם נחושים רק בדבר אחד לקיים רק את הסכם הרוטציה. היום שמעתי באחת הרשתות את חברת הכנסת תהלה. היא אמרה: אנחנו כבר לא מחויבים להסכם הקואליציוני. מתי היית מחויבת אליו? מתי הצבעת עם כל הקואליציה? מתי עשיתם משהו שעבר חלק בתוך המליאה?

חשבת אולי להגיד - - - לא, אתה תשמור על זכות הדיבור שלי. יש לכם בעיות אישיות? תפתרו את זה אחר כך. בואו נתקדם. אנחנו יושבים פה היום, בוועדת הכנסת, מהסיבה היחידה שיש פה מפלגה שהתפצלה מתוך מפלגה, ועכשיו היא הולכת להתפצל בתוך המפלגה כדי להעיר את מפלגת העבודה ולהעלות אותה מהאוב. אנחנו נמצאים בסיטואציה שאם אתם לא תתעשתו ולא תהיו מספיק אחראים כלפי הציבור שלכם, לא שלנו שלנו, אנחנו אחראים כלפיו כלפי הציבור שלכם, ששלח אתכם לפה וקיבלתם 15 שרים וקיבלתם וקיבלתם וקיבלתם, ובסוף אתם לא שותפים אמיתיים. אז תהיו הגונים ותבואו לציבור שלכם בהגינות ותגידו: נכנסנו לממשלה הזו כדי לקיים רק הסכם אחד, רק סעיף אחד את סעיף הרוטציה, ולא סעיף אחד.

בגלל זה נבחרת לוועדה למינוי שופטים. רק בגלל זה. ולכן, ולכן - - - אל תגיד - - - אתה צודק,

כל אחד לא רואה את המראה לפני עיניו. כן, בבקשה. ברור, כי שר המשפטים שלך הוא השר הכי דורסני שאנחנו יכולים להכיר.

לאורך כל השנים - - - לא, - - - עצוב שלא עושים את כל מה שאת רוצה. אולי איזה משפט אחד של אמת.

לאורך כל השנים יאללה, נו. יאללה, נו, איפה הלהקה של אבי? נו, קדימה, קדימה. חבר הכנסת שפע,

טוב, תודה רבה, חברת הכנסת מארק. אחרת לא תקבלו שריונים במפלגה האנטי דמוקרטית הזאת. חברת הכנסת מארק, משפט אחרון.

אבל תנסי שיהיה משפט של אמת, כי עד עכשיו לא הצלחת.

משפט אחד קטן, משהו שמתאר את התמונה באמת.

כן, בבקשה, חברת הכנסת מארק.

אם אני צריכה להגיד לך משפט אחד של אמת: אתם כולכם נכנסתם לתוך הקואליציה הזאת בחוסר אמת ובחוסר ניקיון כפיים, אז אל תדבר על ניקיון כפיים.

אני רוצה רק לומר משפט אחרון - - קיבלתי תשובה. - - והמשפט האחרון הוא שאני עדיין חושבת, ועדיין חושבת שלכם, כלפי הציבור שלכם, אתם צריכים לעמוד מולו ולומר: בנקודת הזמן הזו לא נכון למדינת ישראל ללכת לבחירות.

אני מציע שכל נבחר ציבור ידבר אל הציבור של עצמו ולא יציע לנבחר ציבור אחר מה להגיד לאותו ציבור של אותו נבחר ציבור אחר. אני רק נותנת לך עצות, מה קרה. כן, אני מודה לך על העצות. ועכשיו מתן כהנא רוצה לדבר, בבקשה. לא התכוונתי לדבר, אבל אחרי שחבר הכנסת חברי מיקי זוהר השמיץ אותנו קצת, אני נאלץ להגיב. בואו נראה כמה זמן חברתי אוסנת מארק תצליח להתאפק בלי להתפרץ לדבריי. תלוי כמה תכעיס. מיקי זוהר נתן פה נאום חוצב להבות, שכולו היה פוליטיקה קטנה. הוא ניסה להסביר לכל המפלגות פה למה כן כדאי להם או לא כדאי להם ללכת לבחירות בגלל סקרים, שום דבר של מהות, שום דבר של איך מוציאים את המדינה מהבוץ הזה. רק: סקרים מראים לך ככה, סקרים מראים לך ככה פשוט בושה וחרפה. הסכנה הכי חמורה כעת היא הסכנה שהממשלה הזו תמשיך לתפקד או תמשיך לא לתפקד. יש פה ממשלת מריבה, ממשלה שעוסקת בדברים ציניים, ממשלה שלא מעבירה תקציב אנחנו במלחמה, ואפילו תקציב אין, ממשלה שכל הזמן מסתירים אחד מהשני ראש הממשלה מסתיר שהוא טס לסעודיה, אז ראש הממשלה החלופי עושה עליו ועדת חקירה, אז השר לביטחון פנים מקים עליו ועדת חקירה.

חד גדיא, בדיוק. אבל אולי תגיד את האמת. מי באמת תוקע את התקציב, מתן? למה אתה מפחד להגיד את האמת?

מי תוקע אותו? תגיד את האמת, אתה אדם הגון. מי שתוקע את התקציב זה הליכוד שמשתמש בתקציב ניצול ציני כדי לפזר את הממשלה. הכול חוץ ממהות בממשלה הזו, הממשלה הזו מדהירה אותנו בצעדי ענק לכיוון סגר שלישי, שימיט פה אסון כלכלי. יהיו פה מיליון מובטלים, יהיו פה עוד מתים, רק

מדהירים אותנו לסגר שלישי. וגם מינוי שופטים אפילו מינוי שופטים הם לא מצליחים לעשות. הנה, אוסנת עכשיו בורחת פה מהמליאה. ברור,

היא יכולה ללכת. אפילו הדבר שהם הבטיחו לנו הם לא עושים. לכן צריכים לפזר את הממשלה הזו וללכת לבחירות. זה בלית ברירה, לא היינו רוצים את זה, אבל הדבר הכי גרוע זה שהממשלה הנוראית הזאת תמשיך. כדי שתהיה ממשלה אחרת לא חייבים לפזר את הכנסת. אם הייתה ממשלה חלופית אפשר היה לתת לה אמון בכנסת הנוכחית. לצערי, אין פה הסכמה לגבי איזו ממשלה אחרת תקום במקום הממשלה הזאת. אז צריך לזכור שמפזרים פה כנסת ולא ממשלה, כי הממשלה דווקא תמשיך בכהונתה גם כשהכנסת תפוזר. זה הפרדוקס. חבר הכנסת אלכס קושניר. אדוני היושב-ראש, אני צופה בדיון הזה ואני שומע את הטענות של הליכוד כלפי כחול לבן ואת הטענות של כחול לבן כלפי הליכוד, ואני שואל את עצמי: אם שניכם צודקים, ואם אתם כל כך מושלמים ואף אחד אפילו לא מסוגל להודות בטעויות של עצמו אפילו לא טעות אחת אז איך אנחנו נמצאים במצב כל כך גרוע? אז נכון שאין תקציב, ובאוגוסט ידענו שלא יהיה תקציב, אבל אתם באוגוסט העדפתם למשוך זמן, למרות שכבר אז היה ברור שהממשלה הזאת לא מסוגלת להתקיים. אחר כך שמעתי את ראש הממשלה אומר שהסגר הוא הצלחה. להגיד שהסגר הוא הצלחה זה להגיד שהניתוח הצליח אבל החולה מת. והנה, עכשיו אנחנו בדרך לסגר השלישי. אז אתם, אני חושב שכדאי שתסתכלו במראה

כחול לבן, גם הליכוד וגם כל השותפים בקואליציה הזאת, כי אתם תצטרכו לתת הסברים לציבור איך הגעתם למצב שאתם נמצאים עם מיליון מובטלים, ללא תקציב, ללא שום תוכנית יציאה מהסגר השלישי וללא שום תוכנית כניסה לסגר השלישי. בקיצור, אין לכם מושג.

הדעה של ישראל ביתנו היא מאוד מאוד פשוטה ברור שהבחירות הן לא האופציה הטובה, אבל היא כנראה אופציה הריאלית היחידה כדי להציל את העם הזה מהממשלה הזאת.

מעדיפים שהדיון הזה יתקיים בוועדת הכנסת. תודה רבה, אדוני. חברת הכנסת הילה שי וזאן, בבקשה. דעתך מתקבלת, כנראה, ברוב קולות. תודה רבה,

כל ליכודניק שגומר לדבר קם והולך, אז נראה לי - - - עוזי, אתה עוד לא דיברת והלכת כן, עושים את ההצגה שלהם והולכים. מתן, גם אני פה. שלום, בוקר טוב. אבל את צדיקה בסדום. הדיון פה הוא על פניו טכני, אבל בסופו של דבר הוא מהותי ביותר. מי שחתום על הבחירות האלה אה, גם יושב-ראש הקואליציה,

זה מי שלא מביא תקציב, זה מי שלא מאפשר לממשלה הזאת לעבוד, מי שלא מאפשר לנו, חברי הכנסת, להעביר מאות חוקים שתקועים בוועדת השרים לחקיקה, בגלל שהשר המקשר אמסלם החליט שהוא לא מכנס ועדת שרים לחקיקה. ככה אי-אפשר לעבוד.

הלכנו לציבור ואמרנו להם: תנו לנו את המנדט כדי להנהיג את המדינה הזאת, ואם נכנסו לממשלה כי המשבר דרש את זה, זה בשביל שתהיה פה ממשלה מתפקדת. אם זה לא קורה, אז אני יודעת שלפעמים גם בתקשורת וגם פה קצת המומים: איך אתם עושים את זה? זה מנוגד לאינטרסים שלכם. האינטרס שלנו הוא אינטרס ציבורי, מעל לכל אינטרס אישי אחר לצערי, בניגוד לליכוד. לכן אני אומרת, אם אנחנו לא מצליחים להביא ממשלה מתפקדת, אם אנחנו לא מצליחים לעשות את התפקיד שלנו, שעליו נכנסנו לממשלה הזאת ורק בגללו נכנסנו לממשלה הזאת אנחנו נלך לבחירות. ולא כמו שמיקי אמר, לא נהיה חתומים על הפיזור, נהיה חתומים על החזרת את המנדט לציבור, שהוא יחליט מי הביא לו את הבחירות האלו ומי לא. ובאשר לדיון הטכני ודאי שכמו שקורה פה בעשור האחרון, דיונים על פיזור הכנסת נעשים בוועדת הכנסת, וגם כעת הם צריכים להיעשות בוועדת הכנסת ולא בשום ועדה אחרת.

חבר הכנסת עמית הלוי. בוקר טוב, אדוני היושב-ראש. אני חושב שהדיון שאנחנו נמצאים בו לא בורח לשום מקום, הילה, אז אשמח לשמוע את התייחסותך. היישום של הדיון העיקרי, שהוא פיזור הכנסת, הוא בימים האלה, לעניות דעתי, גם בושה לאופוזיציה - - אני מיד משיבה. הולכת להצביע וחוזרת. - - בושה יותר גדולה למה שמתברר יותר ויותר בחודשים האחרונים כאופוזיציה שבתוך הקואליציה. האמת שהכי מצער אותי וכואב, לדעתי גם מביש, זה חבריי מימינה, שחלקם נמצאים כאן. לגבי האופוזיציה אלעזר שטרן שדיבר כאן אנחנו חושב שכבר התרגלנו שאתם לא רוצים להחליף את הממשלה. אתם בסופו של דבר, באפליקציות שונות, רוצים להחליף את העם שלא מעוניין בהנהגה שלכם. אז בצער רב מאוד, הידרדרתם בשנים האחרונות לשיתוף פעולה עם החלפת הדמוקרטיה הישראלית באוליגרכיה. כל הפעולות, ההסכמות והתמיכות שלכם במציאות הבלתי דמוקרטית, שתשעה אנשים יחליטו בשביל 9 מיליון אזרחים זה דבר בלתי נסבל מבחינה דמוקרטית, כמדינה חופשית. זה הטוב תשעה אנשים, במקרה הגרוע זה יועץ משפטי אחד שקובע לממשלה ומחליט. בזה אין חדש, אולי העזות של האופוזיציה לעשות את זה היום, בעת משבר. לא מעניין אתכם, לא ביטחון, לא מדינה, לא כלכלה. אתם עולים פה כמה חודשים, אין כמעט דיון בכנסת הזאת בחמישה חודשים שאני כאן, שעולה נציג קואליציה או ממשלה, ומה שיש לאופוזיציה לומר זה: משפט נתניהו. משפט נתניהו. אין תקציב. משפט נתניהו. כל דבר משפט נתניהו.

אולי בזה נתניהו באמת פגע בדמוקרטיה. בדמוקרטיה מתוקנת, אתם יודעים, יש אופוזיציה, יש לה ביקורת עניינית על הממשלה. כל דבר משפט נתניהו. מה הייתם עושים בלי - - - ? הדבר הזה מנהל לך את המדינה כבר חודשים. מזה אתה צריך להיות מוטרד, עמית, ואתה אדם הגון. לא, להיפך, רם. בחודשים האחרונים ראש הממשלה הזה בתקופה קצרה מאוד,

יחסית לכל מיני ראשי ממשלה שמבזים ומשמיצים אותו בחודשים ספורים - - הצליח להרוס את כל הכלכלה - - - - הביא הישגים עצומים - - - - - תוך חודשים ספורים. אתה פשוט לא משתתף בישיבות של שרי הכלכלה שמגיעים לכאן, היית מבין את המשמעות. אני מבין את המשמעות, תאמין לי. אני מדבר עם אנשים ברחוב, לא שרים שמנותקים מהעולם ויושבים תחת פלואורסנטים. אתם לא רוצים לראות את זה.

הייתי היום בהפגנה של 38,000 סטודנטים שהם פשוט שבויים.

כי משרד האוצר לא טורח לדבר עם הסגל הזוטר. 38,000 סטודנטים כלום. והליכודניקים שזה גם שר האוצר, גם השר להשכלה גבוהה וגם,

ראש הממשלה, כי זו אחריותו פשוט מתעלמים. אתם משחקים בפינג פונג אחד עם השני, זה מה שאתם עושים.

יש הרבה מאוד מצוקות בעת המשבר הזאת, למרות זאת ראש הממשלה הביא הישגים כלכליים עצומים.

ההשקעות הללו שיש היום. היום זו הוועדה השלישית ואין-ספור משלחות שרי הכלכלה של האמירויות - - - תקציב,

חברי היקר עמית. תקציב, תקציב. חברים, תנו לו לדבר בלי הפרעה. איזה חוסר אחריות של כולנו, שהם בכלל נותנים לזה יד. לא להפריע לחבר הכנסת הלוי. העברת התקציב היא אקט פורמלי. מה זה פורמלי? אקט פורמלי. ניהול התקציב בזמן משבר הוא הדבר העיקרי, וברור לכולם - - - אנחנו יושבים בוועדת כספים, זה התפקיד שלנו לעבור ולאשר. חברת הכנסת הילה שי וזאן.

גם בתקציב רגיל,

אחוזים ניכרים ממנו, כידוע לכם, משתנים בוועדת הכספים. התקציב הזה בכלל אמור להיות דינמי במהותו. העברת התקציב היא לא העניין, העניין הוא ניהול המדינה וניהול המשבר, אני אומר את זה גם לחבריי בכחול לבן מהרגע הראשון. אל תתהדרו בטענות מוסריות,

כיוון שמהרגע הראשון אתה יודע, ישב גבי אשכנזי במקום שלך, מוועדת החוץ והביטחון, התגאה בזה שהוא שם ברקס לריבונות בדבר אולי הכי חשוב לדמוקרטיה הישראלית. אתם פועלים בניגוד לסיכום. ההתנהלות, כולל הקמת הוועדה של בני גנץ, הטריק של רונן צור זה קטנוניות, זו קנטרנות לעומת האתגרים האמיתיים שיש לנו. אני רוצה לסיים בחברי מתן כהנא. תשמע, מתן, הייתם צריכים להודיע להודיע עכשיו שאתם נכנסים לקואליציה, אתם ונאום האלונקה של נפתלי, להודיע שאתם נכנסים לאלונקה.

יש הישגים מטורפים, אגב, מי שבעניינים: בביטחון, ביחסים הבין-לאומיים, גם בהיבט הכלכלי. על אף המשבר שאנחנו נמצאים בו, יש פה הישגים מדהימים מבחינת כמות ההשקעות שזורמות בשבועות האלו למדינת ישראל. דע לך שעשרת המנדטים שאתם משחקים עליהם יבוזו לכם, כיוון שיש אופורטוניסטים שלפחות הם אידיאולוגים. יש עתיד ישב פה אלעזר שטרן ואמר: אני אידיאולוגית נגד הליכוד, ועכשיו יש לי הזדמנות אז אנגח. אבל אתם לא שם באידיאולוגיה שלכם. אנחנו לא נגד, אנחנו בעד.

איזה אופורטוניזם זה, לנצל את הסיטואציה הזאת,

ולומר: אנחנו מתנגדים לממשלה - - - עמית, אתם מובילים את המדינה לאסון. ואתה עוד אומר שתלך עם מרצ. איך יעלה על הדעת דבר כזה? אני לא אמרתי שנלך עם מרצ. אני אומר לך שאתם מובילים את המדינה לאסון. תודה, חבר הכנסת הלוי, תודה חבר הכנסת כהנא. - - - לאופוטוניסטים, שתדע את זה. עכשיו נראה בסקרים - - - \ תודה רבה. חברים, הדובר הבא, חבר הכנסת אחמד טיבי לא נמצא. חבר הכנסת אוסאמה סעדי. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אמרו שש"ס, יהדות התורה והליכוד יצאו, מלכיאלי, כי אנחנו מתעסקים במשחקי הטלת אשמות. Blame game. Blame game מי אשם. אני אומר לכם, אנחנו, ברשימה המשותפת, הצבענו בעד הקריאה הטרומית לפיזור הכנסת. כבוד היושב-ראש, אמרת שעכשיו הולכים לפיזור הכנסת ולא פיזור הממשלה,

סיכוי לממשלה חלופית. ואני מזכיר לך שהיה לכם את זה ביד ובחרתם באופציה הזאת על אף - - - לא הייתה. היה, היה, ועוד איך היה. אתה יודע שהיה והייתה תוכנית - - - לא, לא היה.

עם אורלי לוי, עם האוזר, עם הנדל?

אז בלי סיסמאות. הילה, היה לכם, אתם בחרתם בדרך הזאת - - בדקנו, ותאמין לי שלא רצינו את הממשלה הזאת. - - ועכשיו אתם קוצרים את מה שאתם - - - חבר הכנסת סעדי, הודענו שאם היום הנה, אני אומר לך פה אם היום תציג אפשרות לממשלה חלופית,

בכנסת הנוכחית, תמצאו פרטנר.

אחרי כל מה שעשיתם,

מישהו יציג פה ממשלה חלופית,

- - שאני אומר לך. איתן, אתה יודע שהיה לכם, ואתם בחרתם באופציה ללכת עם הליכוד על מנת לטפל בקורונה ועל מנת לטפל בתקציב - - בוא תגיד עכשיו,

- - והאמנתם לביבי נתניהו. אתה יודע, עכשיו שמעתי את מיקי זוהר ושמעתי גם את ראש הממשלה לפני כמה ימים שום מילה על תקציב. שום מילה. הוא רוצה לטפל בקורונה, הוא רוצה לטפל במובטלים, הוא רוצה לטפל במיליון מובטלים, הוא רוצה לטפל בכול, אבל בנאום שלו מילה אחת לא הייתה על תקציב, וכששאלו אותו על תקציב הוא לא ענה. טלי, איך אפשר לנהל מדינה עם תקציב משנת 2018? על 2018? אם שאלת אותי, אני אשיב לך. תענו לציבור,

כי אנחנו לא בכיס, לא שלכם ולא שלהם. אנחנו בכיס של הציבור שבחר אותנו, והציבור שבחר אותנו ביום שבת היינו בכנס עם בעלי מסעדות בצפון, ערבים ויהודים, הם על סף קריסה. כששאלתי את יואב קיש, סגן שר הבריאות במליאה,

הם בסוף בסוף בסוף. מתי בסוף? כשיגיעו החיסונים,

אולי במרץ, אולי באפריל. זו התשובה שאנחנו נותנים למובטלים האלה, מיליון מובטלים? אז בוא נקבור את האנשים. על מה אתה מדבר? סגרו את זה כי הם נהנים מזה? לא, אני רוצה להבין, אוסאמה. כי בא לנו לסגור?

איפה שאפשר לפתוח בערים ויישובים יהודים צריך לפתוח. אבל הנה, אנחנו את התוצאות של הפתיחה.

אבל אתם לא פותחים בכלל. פתחתם באילת, בלי מסעדות. מה ההבדל בין מסעדה בתוך בית מלון לבין מסעדה רגילה? אני לא מבין את זה. אני אומר לך, אדוני היושב-ראש, גם לכם רם שפע,

מה שהיה אתמול בוועדה לבחירת שופטים זו שערורייה אחת גדולה, ואתם ממשיכים ומכתימים שופט שעובד במערכת יותר מ-15 שנה, מחרימים ועדה. כמו שאתם לא ממנים, לא פרקליט מדינה, לא מפכ"ל - - - אתה מדבר על שתי נציגות שהחרימו. וגם האוזר. אני מבין את רגב ואת אוסנת מארק אני לא מצדיק מבין אותן ולא מצדיק אותן. להחרים ועדה שמינתה יותר מ-60 שופטים בגלל שופט אחד שמכתימים אותו.

כי הוא אנטי ציוני?

ברור, מה זאת אומרת? אנטי ציוני? למה, - - - חברים, באמת. חברי הכנסת וזאן וכהנא, תודה רבה. ציוני?

אנטי ציוני? לא מכיר במדינה לא יהיה. הוא מכיר ביהודית ודמוקרטית. יש תנאי כזה, שהמדינה היא ציונית? אז שלא יהיה שופט, אין בעיה. אני לא מבין את זה. הילה, את רואה מה זה? אתם, כחול לבן - - - חברים, קצת גלשנו. סעדי, משפט אחרון. זה שופט שעובד במערכת יותר מ-15 שנה, לקחו פסק דין אחד שהוא קיבל אוי ואבוי, ריבונו של עולם הוא קיבל תביעה של פלסטיני נגד המדינה. אתם יודעים כמה שופטים יהודים קיבלו תביעות נגד המדינה ופסקו פיצויים? לא שמעתי אף אחד מכם מצייץ. כל הכבוד לוועדה שאתמול ואני מברך את כבוד שר המשפטים, שעמד עם המערכת ומינו 60 שופטים. בדיון מעמיק של שתי דקות על כל שופט. דיון מעמיק מאוד. הכול

ולכן אני אומר לך, אדוני היושב-ראש - - - משפט אחרון ואנחנו עוברים הלאה. משפט אחרון. אני אומר, כאופוזיציה, אנחנו רוצים לקצר את חייה של הממשלה הזאת, של ראש הממשלה הזה, שהוא המאסטרו של הגזענות, של ההסתה, של ההדרה, של הדה-לגיטימציה נגד הציבור הערבי, ואנחנו רוצים באמת לטפל בבעיות הכואבות של הציבור הערבי תכנון בנייה,

יותר מ-102 הרוגים 102 הרוגים בציבור הערבי.

בעניין הטכני הרי מיקי זוהר, אמרת לו את זה והייתי בכנסת ה-21, הוא הביא את החוק הזה - - אחרי 40 יום. הוא היה יו"ר הוועדה, הוא ניהל את זה, ולא שמעתי אף אחד מכם שצייץ שצריך ועדת חוקה. עם כל הכבוד ואני חבר בוועדת החוקה, ויש לי את הכבוד ולנהל דיונים כאלה אבל אתם קבעתם את זה. זה בוועדת הכנסת.

תודה רבה. חבר הכנסת עוזי דיין, בבקשה. תודה, היושב-ראש. הבחירות עכשיו הן, לדעתי, אסון לעם ואסון לחברה. זה רע לבריאות,

זה רע ללכידות של החברה הישראלית, שגם כך היא במצב רע מאוד. לכן כל מי שיצביע בעד פיזור הכנסת מצביע בעצם נגד טובת העם וטובת החברה בישראל. באיזו ועדה זה יהיה זה לא משנה. תודה. חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, בבקשה. תודה, אדוני היושב ראש. לי באמת קשה כל פעם להבין את התנהלות הממשלה, כאשר ברגעי משבר כולם באים להגיד מה יותר טוב לערבים. היום הפתיע אותי הערבי עם שנאה עצמית, שנקרא מכלוף, שכל פעם מפתיע אותי מחדש. הולך, מוביל את חוק הלאום, מוביל את קמיניץ, מתעלם מהבעיה הכי חשובה לחברה הערבית, שזאת בעיית הפשיעה המאורגנת. יש לו את הכול ביד כבר כמה שנים, והוא יכול היה לעשות שינויים רציניים ומשמעותיים, ופתאום בא בצורה יהירה ומזלזלת להסביר לציבור הערבי מה עושה ההנהגה שלו. קשה לי להבין את ההתנהגות הזאת, רק שאני רואה אותה קורית כל הזמן. אני רואה ראש ממשלה שמסית נגדנו כבר כמה שנים ואומר: תומכי טרור ושטויות אחרות. ברגע שהוא רוצה להציל את עצמו, הוא מנסה למצוא פתרונות במשותפת. ויש גם כאלה אחרים, שיכלו להיות ראשי ממשלה, ובגלל שהמשותפת, יש בה ערבים, אז הם החליטו שלא. הם מתביישים בגזענות שלהם לאחר מכן זה טוב,

אני רוצה דווקא שכל מי שבכנסת יתבייש בגזענות שלו. זו התקדמות מאוד טובה, אני מקווה שהיא תעבור גם למפלגות אחרות. יש כאלה שעדיין מתגאים בגזענות שלהם בכנסת הזאת. אנחנו לא דואגים מהבחירות. אנחנו סומכים על הציבור שלנו, אנחנו יודעים איך לעבוד בתוך הציבור שלנו. אין סיבה להעביר את זה מוועדת הכנסת לוועדה אחרת. לא נטען פה שום טיעון הגיוני, סביר, למה צריך להעביר את זה לוועדה אחרת. אם זה כבר הרגל בשנים האחרונות שזה יהיה בכנסת אנחנו בעד שזה יהיה בוועדת הכנסת, ונשמח מאוד, ברגע שאנשים מדברים ומנסים לפנות לציבור שלנו, שיהיו קצת יותר צנועים ויתביישו קצת בגזענות שלהם.

תודה רבה.

לא תכננתי לדבר, אבל אחרי כל מה ששמעתי אמרתי שאני חייבת להגיד כמה מילים. כל מה ששמעתי פה: בגלל; בגלל הממשלה הזאת. כל דבר רע שקרה במדינה שלנו ובעולם כולו יש אדם אחד שאשם, וזה בנימין נתניהו וזאת ממשלת ישראל. הכול בגלל הממשלה. ואני רוצה להגיד לכם משהו אחר. אני רוצה להראות לכם ואמר פה ידידי עמית הלוי: בזכות הממשלה הזאת, רבותיי, יש לנו לא הרבה, ברוך השם כל אחד,

כואב אנשים שנפטרו מקורונה; בזכות האנשים האלה יש לאנשים שלנו ביטחון תזונתי; בזכות הממשלה הזאת הכלכלה שלנו עדיין הולכת קדימה ומעריכים אותה - - - לנו אין ביטחון אישי. אל תפריע לי, בבקשה, אדוני. אני הפרעתי לך? לנו אין ביטחון אישי. אני הפרעתי לך, אדוני? אני הפרעתי לך? אז בבקשה.

אני אומר: לנו אין ביטחון אישי. לא לא, לא להפריע. בזכות הממשלה הזאת, אני חוזרת ואומרת, אנחנו נמצאים על הבמה הבין-לאומית במקומות מאוד גבוהים. הכיבוש האחרון. אדוני, אל תפריע לי. אני אף פעם לא הפרעתי לך. ובזכות הממשלה הזאת והעומד בראשה המדינה שלנו עומדת במקום מאוד גבוה, אבל לא בתוך המדינה אלא מחוצה לה. מכבדים אותנו שם, ואנחנו רואים את זה בכל מקום. מי שלא רואה הוא עיוור או פשוט לא רוצה לראות, כי כל מה שיש לכם זה מה לא טוב. אם נתניהו נתן 10,000 שקל מענק זה לא מספיק, אם אני הייתי שם הייתי נותן 20,000 שקל, אם נתניהו עוזר לאנשים שהם ללא עבודה כי מה לעשות,

הרבה אנשים היום נמצאים ללא עבודה רק מסיבה אחת, ואני חוזרת ואומרת: רק מסיבה אחת כדי לשמור על הבריאות שלהם, כדי לשמור על החיים שלהם, כדי שכמה שיותר אנשים יעברו את הקורונה ויישארו בחיים. לא המצאנו את זה, אין ספרי לימוד שיכולנו ללמוד את זה מראש. למדנו על הטעויות שעשינו, וכולם ככה, לא רק אנחנו. אבל אנחנו טועים ומתקנים, והיום הרבה פחות טעויות. מי שחושב שאפשר לפתוח את כולם הוא טועה. אל תחשבו שאנחנו לא רוצים. גם אנחנו רוצים, גם אנחנו רוצים לפתוח את הכול ולתת לציבור את הכול ספורט, ברכות, קניות וטוב שיש אנשים שרצים ללכת קניות.

זה אומר שיש לאנשים במה לקנות, וזו המטרה שלנו. אבל כל צעד שנעשה היום נמצא באחריות של שר הבריאות וראש הממשלה, ולכן אני מברכת אותם על ההחלטות, למרות שההחלטות קשות, כי אחר כך הציבור יגיע ויגיד: הוא אשם. לא יגידו שאתם אשמים,

חברי הכנסת, שמקבלים החלטה.

בנימין נתניהו אשם בכול. אז אני אגיד תודה לבנימין נתניהו על זה שהוא הציל את החיים, את הכלכלה ואת המדינה שלנו.

אני יודעת שאתה לא אוהב את זה, אבל הייתי חייבת להגיד, כי השחרתם את הכול, את הכול, וזה לא ככה, זאת לא התמונה הנכונה. יש הרבה אנשים שמעריכים את העבודה של הממשלה ושל מי שעומד בראשה. תודה רבה. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. לא כל יום יוצא שוועדה בכנסת מתכנסת על מנת לקבוע ישיבה וועדה לפיזור הכנסת. אני חושב שזה יום מאוד מאוד עצוב. אני אומר לך, אדוני היושב-ראש, שאתה לפי מה שמסתמן, קידום החוק הזה ייפול לוועדה שלך. יש טענות, אתם אומרים טענות. אני לא כל כך בקיא בכל הפרטים, אולי יש עליהן תשובות לא יודע. אני כן רוצה להגיד לך דבר אחד: שעל שולחנך ועל שולחן הוועדה יש הצעת חוק לפיזור הכנסת, שמאות אלפי אנשים מסתכלים עלינו ואומרים: הקבוצה הזאת בלי חלוקה לקואליציה ואופוזיציה,

קבוצה של אנשים לא נורמליים. כועסים עלינו עליי, עליך, על כולם מאוד מאוד, בלי חלוקה של קואליציה ואופוזיציה. יש אלפי אנשים שהעסקים שלהם נסגרים, יש אלפי אנשים שאין להם ביטחון מה יקרה אתם בחודש הבא,

איך יאכילו את הילדים שלהם, ואנחנו משתעשעים פה בהצעת חוק כאילו עוד הצעת חוק של פיזור הכנסת. מה אתה מציע לעשות? אם היה לי הפתרון, הייתי מציע למנהיגים והכול היה בסדר. כנראה שאין לי. דבר אחד אני יודע שהדבר הזה חייב לרדת מהשולחן, כי העם ששלח אותנו לפה, שמביא בנו עכשיו בוועדה הזאת, אומר לנו: חבר'ה, אתם לא נורמליים. בלי חלוקה לקואליציות גם אני, כולנו. בוא נראה את המציאות, הרי גם בפברואר לא יהיה לך תקציב. יהיה לך רק - - - לרוה"מ בלי תקציב, אז מה זה משנה. אז משרד האוצר וגורמי המקצוע יצטרכו לשבור את ראש מה עושים.

אבל ללכת עכשיו אנחנו, בידיים שלנו ולקדם הצעת חוק, לקחת 3 4 מיליארדי שקלים ולשים אותם בפח במקום לעזור לעצמאים, לאנשים החלשים באמת, אנשים שלא יודעים מה יקרה אתם מחר בבוקר, זה טירוף.

כי הכנסתי - - - אני, בשונה מרוב הדוברים לפניי, לא אמרתי על כחול לבן. דיברתי על כולנו, דיברתי על מלכיאלי - עלי. דיברתי על כולנו, אמרתי: רבותיי,

מה עושים? חברת הכנסת וזאן, תודה.

לא מפזרים את הכנסת. לא מפזרים את הכנסת. לפזר את הכנסת בפעם הרביעית - - - ואז מה? עכשיו, כל כך מהר - - - ואז מה? כדי לשמור על הכיסא?

אני מבקש לאפשר למלכיאלי לסיים את דבריו. חברת הכנסת שי וזאן, תודה. יש כאן אנשים מבוגרים ואחראים שיצטרכו להיכנס לחדר ולקבל החלטות. אבל ברגע שהאיום הזה נמצא על השולחן, האנשים ששלחו אותך ואותי לכאן כועסים עלינו. אני חושב שהדבר המתבקש שנעשה זה לומר לאותם אנשים באמת מסכנים שמסתכלים עלינו עכשיו: לא נקדם הצעת חוק שזורקת מיליארדי שקלים לפח. נבקש שהכסף הזה ילך לאותם אנשים שבאמת זקוקים לזה. אני מקווה שהקול שלי לא יהיה קול קורא במדבר כנראה שכן, אבל אני מקווה - - - גם אני מקווה. אני מקווה שיעבור תקציב במהרה בימינו, שנוכל לתפקד, שתהיה פה ממשלה שעובדת למען האזרחים בשלוש השנים הקרובות ולא

תגיד לי, אתה ואני יכולים להעביר חוקים? חבר הכנסת חמד עמאר.

גם אני נפגע מזה, יש לי הצעות חוק בהסכמה שאני לא מצליח לקדם. חבר הכנסת מלכיאלי, תודה רבה. חברת הכנסת שי וזאן, תודה רבה. עכשיו חמד עמאר מדבר.

רק אני אומר לעצמי: מה עדיף, שהצעות חוק שלי ייקברו או לזרוק 3 מיליארד שקל לפח. תודה רבה. תודה רבה. אנחנו יושבים כאן ומתווכחים לאיזו ועדה, אני שומע את הליכוד אומר שאין לו בעיה שזה יהיה בוועדת הכנסת, אבל תדעו לכם, המצב כל כך קשה. אתם הצבעתם בעד,

הצבעתם בעד. אנחנו בעד,

כי הממשלה לא מתפקדת, הממשלה מכניסה אותנו מסגר לסגר. אבל ללכת לבחירות ולזרוק מיליארדים לפח - - - הממשלה לא מתפקדת, מסגר לסגר. שהעולם יבוא ללמוד איך נכנסים מסגר שני לסגר שלישי,

ממשלה שלא מתפקדת צריכה ללכת הבית.

לא להמשיך לנהל את זה במשבר כזה קשה. חמד, אנשים כועסים עלי בדיוק כמו עליך, אותו דבר. אנחנו במצב כל כך קשה והממשלה כאן מתווכחת? אני שומע את כחול לבן ואני אומר: לפני פחות משנה זחלתם לממשלה. לא הלכתם לממשלה, זחלתם לממשלה. חמד, לא בועטים במי ששוכב על המדרכה. זה כלל בסיסי בהומניות. אין בעיה, תבעט. העולם עגול. לפני שנה ישבנו כאן והסתכלנו על כחול לבן, איך פרקה את עצמה ואיך נכנסה לממשלה בלי שום דבר.

כל מה שעניין אותם ראש ממשלה חליפי,

ישבנו וחוקקנו חוק, שאף אחד לא האמין בחוק הזה. חבר הכנסת עמאר, גם אתה הצבעת בעד פיזור הכנסת ה-21 אחרי 40 יום, תזכור את זה. גם אתה פיזרת כנסת אחרי 40 יום, בלי אפשרות שמישהו אחר יקים ממשלה, בלי אפשרות להקים ממשלה חלופית. פיזרתם, פיזרתם. הפעם יכולנו, אבל כחול לבן זחלו ורצו מהר לדאוג לעצמם לראש ממשלה חליפי, ואנחנו רואים עכשיו לא יהיה ראש ממשלה,

סליחה, ניסינו שלוש פעמים להכריע, לא עזר. אנחנו מתווכחים עכשיו איזו ועדה, הרי ממילא ב-23 בחודש אנחנו מתפרקים. הכנסת תפרק את עצמה בעצמה, ואנחנו יודעים שלא נגיע לחוקק את החוק הזה כי אתה תעצור אותו כאן ותנסו עד הדקה האחרונה למשוך ולהגיע לראש הממשלה החליפי הזה וכל מה שעוצר את זה, אם להעביר תקציב או לא להעביר תקציב. אתם לא מסתכלים על העם; תסתכלו על העם בעיניים, תשבו עם האנשים, תשמעו אותם, תשבו עם אנשי העסקים, תראו איך הם בוכים. הרי הקורונה תישאר אתנו, לא תעזוב אותנו מחר. בואו נלמד את העם איך להתנהג עם הקורונה, לעבור את התקופה הקשה הזאת, איך נתקדם בלי סגר לסגר. אני חושב שמי שצריך לדון בהצעה זו ועדת הכנסת ולהביא את זה כמה שיותר מהר. איתן, אם אנחנו מחליטים, היום אתה צריך לדאוג להביא את זה לקריאה ראשונה. היום, לא מחר, להכין את זה לקריאה ראשונה ולהעביר את זה בכנסת. אם אנחנו רוצים ללכת לבחירות כמה שיותר מהר, כי העם לא יכול לסבול את זה יותר.

חבר הכנסת טופורובסקי. דברי הימים של עם ישראל יסתכלו על התקופה הזאת בבושה ובביזיון, יגידו: איך הממשלה והקואליציה הנוכחית לא ראתה את ההתנהגות שלה לעומת התנהגות דומה בימי חורבן שהיו לעם ישראל בהיסטוריה. במקום מנהיגות מחברת, מאחדת, שלוקחת אחריות, יש כאן מנהיגות מפרדת, מפלגת, שמטילה אחד על השני אחריות. אם נגזר עלינו לעשות בחירות, הבחירות צריכות להיות כמה שיותר מהר, בהקדם.

אני יודע שאתה מתחייב בוועדת הכנסת לקיים את הבחירות בהקדם, במינימום עלויות, ולכן נתמוך בזה שזה יהיה בוועדת הכנסת.

חבר הכנסת אסף זמיר, אחרון הדוברים. תודה, יושב-ראש הוועדה, חבריי חברי הוועדה. אני שומע פה המון היתממות ואני שומע פה המון צביעות, ושמעתי פה בעיקר אנשים שאומרים שהממשלה לא מתפקדת. הממשלה לא לא מתפקדת, הממשלה לא קיימת. היא לא קיימת מהיום הראשון. זו כאילו מדינה בלי ממשלה, בלי מנגנון קבלת החלטות, בלי כלום, חודש אחרי חודש אחרי חודש. אתה יודע, חמד, אמרתם: תלכו יחד, נבוא אתכם. הלכנו יחד, ולא באתם. בגלל הקורונה? לא, בגלל השחיתות?

לא באתם - - - יום לפני זה היושב-ראש שלך אומר: לא נכנס לממשלה. לא הפרעתי לך. יום לפני זה אמר שלא נכנס לממשלה, ולמחרת נכנסת לממשלה. חבר הכנסת עמאר. לא הפרעתי לך. יום לפני.

לא באתם בגלל החרדים. כל אחד בבניין טהרן, פוסל את מי אפשר ואי-אפשר ושלושה סיבובים הלכנו בלי להקים ממשלה. אז עשינו צעד לא פופולרי, בלשון המעטה, כי לא הייתה ברירה אחרת. קיבלנו שותפות עם קבוצת אנשים שמעתי קודם את מיקי זוהר, הייתי בהלם שלא מסוגלת לחלוק ארטיק, לא את השלטון. חצי שנה אנחנו שבויים בידי קבוצת של אנשים שמעדיפה שהמדינה הזאת תתרסק, שהכלכלה תתרסק, שבתי החולים יתמלאו, שהאמון הציבורי יישחק כל זה כדי שחלילה לא יהיה מצב של-10 שניות הם לא יהיה לבד בשלטון. אז אני אומר לכם: הלוואי שיהיה תקציב והלוואי שנחזור לפסים של תפקוד, אבל כל מי שנמצא כאן בחצי השנה האחרונה שותף לממשלה לא מתפקדת או לכנסת לא מתפקדת, וכל מי שמשלה את עצמו שהדבר הזה יכול פתאום להסתדר, נחיה יחד ויהיה מדהים חי בסרט.

פה צריך לדון ואת ההחלטה צריך לקבל כאן והיום. צריך לקדם את פיזור הכנסת הזו מהר ככל הניתן כדי לחזור לאזרחי מדינת ישראל, שיבדקו ויידעו טוב יותר מכולם מי אשם בזה שהמדינה לא מתפקדת, מי לא אשם בזה שהמדינה לא מתפקדת, ויבחרו לעצמם הנהגה חדשה, שאפשר יהיה להביע בה אמון, שאפשר יהיה לבנות מחדש את ניהול המשבר הכי גדול שידענו אי-פעם.

אם כך, חברים, נעבור להצבעה. עומדות בפנינו שתי הצעות: להעביר את זה לוועדת החוקה, חוק ומשפט או לוועדת הכנסת. שתי הצעות חוק. נכון, שתי הצעות חוק. אפשר להצביע עליהן יחד? טוב. ככל שזה יעבור לוועדת הכנסת, נקיים דיונים כמה שיותר מהר. ננסה להוסיף את מה שדיברו חברי הכנסת הגבלת העלויות של מימון הבחירות, בחינה של כל סוגיית התעמולה ברשתות החברתיות והפייק ניוז, וכל זה יידון במסגרת הדיון. וגם קיצור הזמן משלושה חודשים. כמובן, קביעת התאריך. אני מעלה את ההצעות להצבעה.

העברת החוקים לוועדת הכנסת?

הצבעה בעד, 10 נגד, אין נמנעים, 1 ההצעה אושרה. בעד 10, נגד אין, נמנעים אחד. החוק יידון בוועדת הכנסת. הנושא יובא להודעה במליאה, ואחרי המליאה אני מודיע שייתכן שנעשה דיון עוד היום. נעשה רביזיה.

אני נועל את הישיבה.

ננעלה בשעה 11:38.